ברי הכנסת חוברת ב' ישיבה ס"א הישיבה השישים-ואחת של הכנסת העשרים-וארבע יום רביעי,

ירושלים, הכנסת, שעה 11:00 תוכן העניינים שאילתות

מהרפת למחלבה, ושם עושים את העיבוד למוצרי החלב המעובדים החלב בקרטון שאנחנו

חלב בשקית, הקוטג', היוגורטים, כל אחד עם המוצרים שהוא

שגם חיי המדף שלו קצרים, בתקופה כזאת שבה אין ימי עבודה, הפתרון היחיד הוא אם היה קו ייצור שהוא קו לא כשר, שעובד גם בשבתות וחגים, וניתן היה לייצר

לא, לא הייתה.

צריך להבין רק שמה שאני בדקתי גם מול הרשתות, ואני גם הולך לשבת עם מנהלי כל הרשתות.

אני מקווה שלא היה משתמע מדבריך,

עידוד לפתיחת מחלבות בשבתות וחגים. תחשוב אם לא, לא,

לא עידוד. אתה

סובסידיות. 1896, שנת שמיטה, שנת שמיטה בארץ ישראל, ופתאום צריך להתמודד עם משהו שהחקלאות לא התמודדה איתו. הרי רק למדו דיני

היא לא דאגה להם למים. אני יכול להגיד לך שדואגים להם למים

הסכמים סופר-חשובים לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. הקשר שלנו עם ירדן הוא דרמטי לביטחון הלאומי של מדינת

בוודאי שאנחנו יודעים להיות תחרותיים גם

ואני אומר לך שאנחנו יודעים ויכולים להיות תחרותיים גם בפירות וירקות. לכן הפטנט הזה של מכסות, שיושב שר וקובע מכסה כמה אפשר לייבא וכמה אי-אפשר לייבא,

ננהל את

יכול להיות בגלל האג'נדה. חבר הכנסת מלכיאלי,

גם אנחנו צריכים דברים מירדן. ואנחנו יודעים לנהל

אחרי שעזב אותו אביגדור ליברמן, ומה עשה ראש הממשלה מהמשרד הזה, ואיך הוא פירק אותו לגורמים,

עד כדי כך שאתה מגיע למצב, בשומר החומות, שלרשות הפלסטינית יש יותר נציגים ממה שיש למשרד החוץ בעולם.

והצ'רקסית. אני רוצה לומר לך בסיפוק שיש לנו תוכנית קונקרטית לכל יישוב ויישוב, ובחלק מהמקומות אנחנו מקבצים כמה יישובים ובונים אזור תעשייה אזורי, ואני מקווה שנכניס את זה בעיקר להילוך יותר גבוה. ניתנו הרבה הבטחות, לא התגברו על כל מיני חסמים,

נוחות ובסיוע ישיר שלא מחייב החזר הלוואות, על מנת שבאמת נראה פה פריחה ועידוד של הכלכלה בחברה הערבית.

עם מכפיל של 2.14 על כל שקל שאנחנו משקיעים.

אני מקווה שהם גם יעברו הכשרות מקצועיות נוספות שיאפשרו להם תעסוקה רווחית שמגדילה את העושר של החברה החרדית באופן כללי, יגדילו את חלקם בכלכלה

גם הוא לא יודע, היושב-ראש.

אבל אתה חבר כנסת?

אתה גם חבר כנסת. הוא גם חבר כנסת. עאידה תומא סלימאן, תפדלי.

אהלה וסהלה. כבוד השר, לאחרונה נודע לנו שנסגר המרכז לעבודה שיקומית לבעלי

המוגנים האלה זה יחסים של עובד מעביד וכל מה שקשור לכך. נידרש, הכנסת, משרד העבודה, משרד הרווחה, נידרש לכל הדבר

משרד הרווחה מפעיל 300 מפעלים

כולנו, אדוני השר.

ובטח ובטח כנגד העובדים במרכזי התעסוקה האלה. אין שום סיבה שמישהו ייכנס ויטיח אגרוף באף אחד. ביום שני,

ראש העיר והפיקוח המחוזי של משרד הרווחה. היו הממונה והמפקחת המחוזית, ושניהם דרשו לפתוח

אנחנו לא נאפשר, בגלל שמישהו חטא,

אבל אני חושב שכמו באירוע של אתמול, שלצערי הגדול נחטפה אישה ממקלט לנשים, וברוך השם שזה הסתיים בגלל, מעורבות מיידית. מעורבות מיידית, גם של הבנות שליוו אותה, גם של מנהלת המקום, אלימות במקומות האלה שלנו

תודה רבה. גברתי,

משה ארבל, ואחריו, אוסאמה סעדי. אתם מאותה סיעה אז אנחנו מגוונים.

תודה רבה, אדוני. אני יכול לענות? עכשיו אדוני יכול לענות על שלושתן יחד. חברת הכנסת תומא סלימאן,

אני, כשר הרווחה, להעביר כסף למשרד הביטחון כדי להשתתף, לגבי אותם חיילים שקשה להם עם העורף המשפחתי, בשקט בשקט לחלק את מה שצריך לחלק. משרד הביטחון אז אמר לי:

אדוני. נושא חשוב. תודה רבה לשר הרווחה. שר הבריאות יעלה ויבוא, אם הוא רוצה.

התו הירוק שלו,

ב-17 באוקטובר, כשייכנס התו הירוק החדש לתוקף, אז הוא גם יקבל תו ירוק

אני מעודכן מאוד.

אז אני אומר לך שעד עכשיו כמעט לא נכנסו תיירים לישראל, בודדים. לא, אני מדבר על תיירים לא ישראלים. כן, אני יודע, אני יודע.

שאלתי מה אתה עושה, לא מה אני עושה. לא, אז אני מביא את התקציב, ואתה תוכל לתמוך,

גדי יברקן, שאלה נוספת. השר הורוביץ. טעות, טעות, טעות.

השר הורוביץ. מלכיאלי, תפדל.

על מה אתה מדבר? תפסיק עם זה, באמת. חסר אחריות. הרי עכשיו, תפסיק, שמעתי אותך.

שום כפייה. גם כשאתה מקבל,

תפסיק להטעות.

כשאתה לא מתחסן ואתה רוצה לקבל תו

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר. אני פונה אליך בשתי נקודות, האחת, גם כשר הבריאות, יש אנשים ששומעים את זה, וזה גורם להם לא להתחסן, ואחר כך הם חולים ומגיעים לבית החולים

או אולי לבוא ולהתנגד לאמירה הזאת? תודה רבה. אתה עושה זילות של בריאות הנפש כשאתה מכניס עניין פוליטי, ואתה יודע שאתה,

כי בשבת יש הרבה מבקרים שבאים לבקר את החולים וגם הם רוצים לקנות משהו לאכול ולשתות, וזה צריך להיות פתוח שבעה ימים

זה הרעש של יום רביעי, ויש רעש מיוחד ביום רביעי, זה הרעש של ביטן, הפינה שם. דוד, תנמיך את הקול, דוד, רק להנמיך את הקול. בבקשה,

היום אנו עדים להכחדה עולמית נוספת, אבל ההכחדה השישית היא שונה מכל ההכחדות הקודמות.

אני מבקש שתבקש מהאנשים להיות קצת

ובינתיים משבר המגוון הביולוגי איננו תופעה גלובלית רחוקה, אין הוא פוסח על

חמור יותר מאשר ציפינו: השטחים הפתוחים מידלדלים בקצב של 21 קמ"ר לשנה, הנשרים הולכים ונעלמים,

בנסיגה, ומעט מיני הדו-חיים שלנו כמעט נעלמו כליל, למעלה משליש מהחולייתנים בישראל הוגדרו כמינים בסכנת הכחדה. באותה השקה ראשונה של הדוח נדהמתי כאשר השר להגנת

בשנים האחרונות תיבת נוח הפכה לסמל בכל העולם, לא רק למחויבות של בורא העולם לשימור הבריאה אלא גם ליכולת שלנו, בדור הזה, להיות שותפים לאותה משימה קדושה.

דקה אחרונה. אני מסיים. חברות וחברי

הנושא הזה לא רק מעסיק צעירים, הוא מעסיק את מנהיגי העולם החופשי שעובדים בו כי הם מבינים את גודל המשימה.

מקואליציה של חברים בבית הזה, מהקואליציה

יציגו את תמונת המצב המלאה ויסייעו בגיבוש מדיניות לאומית יעילה. תודה רבה. כנסת נכבדה, זוהי קריאת השכמה. מחובתנו לפעול בדחיפות לשיפור השמירה על

אנחנו לא כל כך מזהים עם המשקפיים. השרה להגנת הסביבה. עם משקפיים מזהים יותר טוב אבל לא מרחוק,

אתה יכול ללחוש? זה לא אפשרי. by definition זה

עוד יותר את מצב הטבע העולמי, וברור לכול כי בלימת משבר האקלים וההיערכות אליו לא ניתנות לביצוע ללא שמירה על המערכות הטבעיות כך שתהיינה עמידות

הדוח כולל בתוכו ניטור ארוך טווח של המערכות היבשתיות,

ניטור ימי בים התיכון, אשר מעוגן בהחלטת ממשלה, ניטור

תודה, סמי. מה אני יכולה לעשות?

פה זה hopeless case, ואני לא רוצה להוציא אותם.

הדוח האחרון הצביע על התפשטות של יונקים כמו הדורבן

ובראש ובראשונה עם המשרד להגנת

אשר מוביל את מדיניות המגוון הביולוגי והשטחים הפתוחים בישראל, ובהתאם לשינויים שסוכמו עם המציע. המציעים, יוראי ואלון

48 בעד,

והיא תעבור להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעת חוק השתלת

פחות מ-10%, סליחה, פחות מ-11%, 10.7% מכל האוכלוסייה הבוגרת בישראל. זה נתון מאוד

63. 1,200 איש מחכים היום במדינה להשתלת איברים. אנחנו הנתון הכי נמוך בין מדינות

טפסים מקוונים להירשם לכרטיס אדי, ואני מאוד מקווה שבעזרת השם ביום הבריאות בשנה הבאה, שר הבריאות, שאני מקווה כמובן שזה יהיה השר ניצן הורוביץ,

איברים להשתלה? עניין של אולי כמה שעות, נכון?

אלה שעות יקרות שבהן מתבזבז הזמן ואובדת האפשרות לתרומה.

חברי הכנסת, מהאופוזיציה ומהקואליציה, לתמוך בהצעה הזו. זו הצעה טובה, נכונה, הצעה שתציל חיים. תודה רבה. תודה רבה. אורלי לוי אבקסיס מתנגדת. אין הצבעה, יש עוד חמש דקות.

היא מבקשת להתנגד.

יכול להיות ראוי ואי-אפשר לבצע את ההליך? אני נחשפתי לזה מהאבא של החבר של בתי,

האיש הזה צדיק גדול. בחור צעיר עם

של הרעש, פה, עם ביטן, שהגב שלו אליי

שם, גם בפינה שם.

חיים כץ, נא לשבת, לא להפנות את הגב. ביטן,

אל תפנה את הגב,

שב.

אחרונים. אז אם יש כאן נושא אחד, הוא נושא חשוב,

באמת. הינה, את רואה? זה קורה.

אני מצפה מקואליציה ואופוזיציה לתמוך. היה מה שהיה בערכות האונס,

תסתכלו על העם שלכם, הוא מסתכל

אופיר אקוניס, אינו נוכח רם בן ברק,

אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, נגד ניר ברקת, אינו נוכח בנימין גנץ,

נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת יעקב מרגי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מירי מרים רגב,

מתנגדים, 40, תומכים, 61. ההצעה עוברת לוועדת הבריאות להמשך חקיקה.

לוועדת הבריאות. בריאות. אמרתי ועדת הבריאות. אם תדברי עוד פעם, נעביר את זה לוועדת הכנסת.

ממתי איש חד"ש,

עאידה כועסת. אבתיסאם מלינה.

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, רק ל-48% מהקשישים יש

ההצעה שלנו הייתה להעלות את הקצבה ל-85% משכר המינימום. ההעלאה עכשיו ל-70% היא צעד בכיוון הנכון,

המטרה שלנו חייבת להיות להעלות את קצבת הזקנה לשכר

שנית, אבקש להתייחס לכך שהגענו לסיכום עם חבר הכנסת חיים כץ, שעליו אני מברך, אדוני. חברות וחברי כנסת נכבדים, נושא העלאת הקצבאות של האזרחים הוותיקים הוא נושא שחשוב לכולנו, קואליציה ואופוזיציה, ולי באופן

אני שמח שהגענו לסיכום עם חבר הכנסת, אני חוזר על זה, על נושא שאין לגביו קואליציה אופוזיציה. הסכמנו כי הצעת החוק של חבר הכנסת תוצמד להצעת החוק הממשלתית,

הוא פוגש אותם ורואה אותם בכל סיור. אני מבקש לתמוך בהצעה, בבקשה.

תודה רבה, מכובדי השר. חיים כץ, שלוש דקות.

כי הוא אמר לתמוך. לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

שבאמצע החוק צריך לשאול את שר הרווחה אם הוא מסכים לזה, ואז נימנע, נרוויח את הזמן של מעבר לוועדת הכנסת. אתה פנית לשר, מאיר? הם יתאמו ביניהם,

מאה אחוז, זה

ההצעה להעביר את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, גמלת הבטחת הכנסה לקשיש), התשפ"א 2021, לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 37, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם הצעה זו עוברת לוועדת הכספים. גם מרב מיכאלי תומכת.

גם אני תומך.

אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת, חברות וחברים, סיון מימוני ז"ל, חולה אונקולוגית, הייתה רק בת 26 ולפני חתונתה כאשר נפטרה לאחר שהופסק לה בפתאומיות הרצף הטיפולי בקנביס הרפואי. אבי חרמון, אבישג גולן,

החלה לגרור תופעות לוואי. חמור לא פחות, אותה רפורמה אפשרה את סימון אריזת הטיפול בצורה חסרה,

שם זן הקנביס שממנו יוצרה על גביה,

המכילים ריכוז שונה של חומרים פעילים, נכללים

הצעת החוק להסדרת השימוש בקנביס רפואי גם מורידה חסמים רבים בשרשרת הערך שהקים משרד הבריאות לפני שנתיים, שרשרת ערך כבדה ומסורבלת, ובעיקר יקרה, שתוצאותיה היו התייקרותו הסופית של הטיפול עבור החולים באופן שהוא פשוט בלתי נתפס בדעת. עד לפני שנתיים

עוול נוסף שמתקנת הצעת חוק זו הוא העוול שבדרישה לרישיונות השימוש,

בדיוק כמו איזה רישיון לנהיגה או רישיון לנשק,

אזרח הסובל ממחלה קשה, חייב לקבל ממשרד הבריאות בטרם יוכל לקבל את אותה התרופה או את הטיפול שמתאים

מתווכים, מאכערים למיניהם, המנצלים את מצבם של החולים ולוקחים מהם

תספרי לנו לאן הכסף הולך. אני אשמח לספר לך, חבר הכנסת

תרופה. איפה שמעת דבר כזה?

מילא אם העלות הייתה כמו עלות של אנטיביוטיקה שמחירה 50 או 100 שקלים, והם היו מרוויחים 30%, אז בית המרקחת היה מרוויח 30 שקלים.

מחלה אינה מבדילה בין עשיר לבין עני,

אני קוראת לכל חבריי להניח בצד את המחלוקות הפוליטיות

הון פוליטי על חשבונם של חולים.

תודה רבה, חברת הכנסת שרן השכל. שר הבריאות, בבקשה.

ואני גם שאלתי אותה, והיא חרגה מהזמן דקה

כולל להעביר שירותי גמילה לאחריות קופות החולים.

שנכון יותר להסדיר את זה בתקנות ונהלים פנימיים במשרד הבריאות.

הטרומית. החלטת ועדת השרים היא, בסיכום עם המציעה, שלאחר הקריאה הטרומית הצעת החוק תחזור לדיון בוועדת השרים לחקיקה ולא תקודם מעבר להצעת חוק זו בטרומית ללא הסכמה נוספת של ועדת השרים לחקיקה.

אמר את זה שר הבריאות בצורה הכי ברורה. תתבייש לך. רגולציה מיותרת. הכול בסמכות המשרד. תודה רבה,

יש לי עוד חצי דקה זמן. לא, לא. רד, רד.

נתת לו מילה, אחמד. תעמוד במילה.

תעמוד במילה, אחמד. נתת לו מילה.

מלמטה, הוא גם לא מחזיר את ה-4 מיליון שקל. ועכשיו אנחנו שומעים את שרן השכל דואגת למסכנים, לחולים. דרך אגב,

לפי מה שכתוב בעיתון, עשה עסקאות חוץ-בנקאיות

(אומר בערבית: הרשימה הערבית המאוחדת תיתן הזדמנות לחוק הזה בקריאה הטרומית.) אתה גורם לפשיעה במגזר הערבי.

הם עושים עליך סיבוב, ואתה מסכים להם. תתבייש לך. (אומר בערבית: לאחר מכן נעבוד על הטיפול בכל סעיפי החוק.)

למה לא שומעים אותי? יש בעיה, אתה מפריע לה, והיא לא יכולה, אמסלם. כי הכסף יעוור עיני אנשים. אני רוצה לומר, באמת, אני ציפיתי להרבה יותר ממי שיושבים

על הנושאים האישיים. ואתה, פעם אחר פעם עולה לבמה הזאת ומשמיץ ומכפיש ומשקר ברמה האישית, בלי טיפת אידיאולוגיה. אני אומרת לך, אני מתביישת לשמוע את הדברים האלה. כל מה שאמרת עכשיו הוא פשוט הכפשה אחת.

אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

נגד נפתלי בנט,

יאלוב,

אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן

עודף רגולציה, עודף רגולציה. לא צריך את זה. שר הבריאות שלך מתנגד.

חברים, חברים, תודה רבה

בעד רם בן ברק,

נגד נפתלי בנט, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה

אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי,

אינו נוכח אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק,

אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, נגד האם יש מישהו שעדיין לא הצביע? קרן ברק, נגד. (קוראת בשם חברת הכנסת) קרן ברק, נגד האם יש מישהו שעוד לא הצביע?

זה

עכשיו תעשו לנו "יש", "יש", איזה שטויות. לא יעבור כלום.

וזה יכול היה לעבור בתקנות שאתה חייב להעביר, ולא העברת. למה לא העברת?

זו הפגנה חוקית, סליחה.

ובכן, רבותיי, נגד, 42, בעד, 54. ההצעה עברה. הצעת הקנביס עברה לוועדת הבריאות.

הוועדה לפניות הציבור, הוועדה לפניות הציבור.

ההחלטה של המזכירות היא בריאות. מדע, אז היא עוברת לוועדת הכנסת להכרעה. תודה רבה.

אונקולוגיות, ואתם תצביעו נגד. חכו ותראו את הצבועים. עוד מעט. בואו נראה מה תעשו כולכם פה, שרציתם קנביס, אבל את התרופות לאנשים שזקוקים לזה, שהן תרופות מצילות חיים, עוד מעט אני אסביר את זה.

אגב, ערבות לבחירות זה cash flow. זו לא ערבות לבניין. זה כסף

בריאות ממלכתי (תיקון, העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים וטיפול בהתמכרויות),

סילמן. ישיב שר הבריאות לאחר מכן. הינה, עכשיו היא מתקשרת לקולבר להודיע לו.

גברתי, יש לך עשר דקות.

ידי משרדי הרווחה, לא יכלה להרשות לעצמה להתמודד עם הקושי בדרך שאינה המערכת הציבורית. תחילה היא ניגשה לטיפול במסלול לטיפול בהתמכרויות, שנמצא תחת משרד הבריאות, ושם הועלתה האפשרות שהילד סובל מחרדות ופוסט-טראומה.

ומטופלים המתמודדים עם הפרעות נפשיות מופנים לקבלת טיפול במסגרת קופות החולים בשל ההפרעה הנפשית. כתוצאה מכך, מטופלים רבים מטורטרים ומוותרים על זכויותיהם. רוב המתמודדים עם הפרעת ההתמכרות סובלים

הוועדה הבין-משרדית תשב ותבחן לעומק את הדרכים המיטביות להעברת האחריות

החולים. כן, אנחנו לא נעשה את זה בחוסר אחריות.

את סוגי הטיפולים שיועברו ומה שמשמעותי נוסף ונגזר מההחלטה הזו. אנחנו מביאים היום בשורה גדולה, גם אם זה צעד

הצטרפתי לחברתי חברת הכנסת קטי שטרית, שהובילה את הנושא בכנסת, קריאות: וגם בהיותי בשנתיים של סבבי בחירות מחוץ לכנסת, גועל נפש, היא נתנה לי את המקום והעשייה המשותפת

מיכל וולדיגר, לאחר שעשינו בחודשים האחרונים

כל הכבוד, אחרי שבדקנו וראינו איך אפשר להעביר, אדוני היושב-ראש, את הדבר הזה בצורה טובה,

זה יגיע לוועדת הבריאות,

ההצעה הראשונית היא של מיכל וולדיגר, והאלה מהקואליציה, מיכל, הבמה כולה שלך.

הרפורמה לבריאות הנפש, רפורמה חשובה ביותר, תיעשה העברה של תחום ההתמכרויות לקופות החולים, והתחלת עבודת מטה של משרד הבריאות. הגם", ממשיכה השרה ואומרת, "הגם שהמהלך נכון

אמרה כבוד השרה: זה הדבר הנכון לעשות,

"לדאוג שהרפורמה הזו,

מדובר בהצלת נפשות", והחוק הזה הוא באמת חשוב. רגע,

אז אני מבקשת לשמור על השקט. בבקשה, בבקשה. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. לא, אי-אפשר כבר לשמוע את היוהרה הזאת.

להגיב כי השר על הדוכן כרגע. נגמר, תודה.

קודם כול אני אזכיר את השם שלך, וולדיגר,

מיוחד וספציפי, בהתמכרויות. עכשיו תראו, התמכרויות זו מחלה, ובן אדם שנופל להתמכרות,

אנשים מאבדים את חייהם, באמת פשוטו כמשמעו, כתוצאה

בצו של שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה. יחד עם זאת יש פה הצעות חוק של כמה חברות כנסת שרוצות לקדם את

לא רווחי. אלה אנשים במצבי קיצון. בדרך כלל גם איך להם איך לשלם. רק המדינה, המדינה יכולה

כאמור, הצעת החוק תחזור אחרי הקריאה הטרומית לממשלה,

אתה יכול לשיר שיר בינתיים. כולם בעד, כולם בעד. מה הסיפור? אני אוהב, מרגי, לדבר בעניין,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

תתפלאו לשמוע, קיבלתי טלפון מהפרוטוקול. הוא אמר לי שהוא מסמיק, ואין לו מספיק דם

אני מתביישת בבית הזה, והערתי לך? אמרתי לך, יהיו לך עוד הרבה הזדמנויות להתבייש. זו אחת הדוגמאות.

בבקשה להוסיף את חבר הכנסת רוטמן וחבר הכנסת מקלב.

אז 65 בעד, חבר הכנסת ביטון, בתוספת. הצעת החוק התקבלה, ותעבור לדיון בוועדת הבריאות. אנחנו עוברים, אנחנו

בעד, 63, נגד, שניים. ההצעה עברה, ותועבר לוועדת הבריאות.

הצלחת להצביע? מה את מצביעה, בעד? את שתי ההצבעות האחרונות של חברת הכנסת לוי אבקסיס בבקשה להכניס

חברת הכנסת וולדיגר, אני אתן לך לעשות משולב.

הוא בסדר-היום.

תודה רבה.

חברת הכנסת וולדיגר. תגיבי על הדברים, ואחר כך נעבור להצעת החוק שלך. אז קודם כול אני רוצה להגיב על

עכשיו אני אעבור להצעת החוק שלי. אומנם אין לי כאן את הנאום שכתבתי, אבל אני כן רוצה לדבר עליה.

וביום ראשון היה יום בריאות הנפש הבין-לאומי. יש לא מעט מדינות

שככל שנטפל בבעיה הזאת יותר מוקדם, ככל שזו אפילו לא תהיה בעיה, זה יהיה קושי נפשי, ואם ילד מתלונן שכואבת לו הבטן, אימא שלו או

שצריכים טיפול נפשי בגלל טראומה כזאת או אחרת, ואם הם לא ילכו לטפל, המחלה, אותו קושי ילך ויתפח ויהפוך למחלה, שגם תעלה כסף למדינת

תהיה עכשיו, אבל אני כן קוראת לכולם להצביע בעד החוק הזה בעוד שבועיים.

תקציב, זה חוק להעלאת המודעות, וכולנו,

אני עומדת כאן לפניכם ומבקשת מכם לחשוב על כל אותם ילדים וילדות, אלה שציפור נפשם לא רק נפגעה, היא נגנבה.

שחווים התעללות מינית, שכולנו יודעים שאם לא יקבלו את הטיפול הנפשי הזמין, הקרוב לבתיהם, ישלמו מחיר

ניתן את הטיפול בזמן הנכון. אני שואלת אתכם איך בכלל אפשר לחשוב על כסף באירועים כאלה, אבל אם אנחנו מדברים על כסף, ככל שנקדים את

איתן, שנייה, בסדר, מה, הצבעה שמית, היא ירדה כי לא היה שר. סליחה, גברתי, לא, את, לא היה שר במליאה.

חברת הכנסת אבקסיס,

לא היה שר במליאה. אבל אם את יורדת מהדוכן, את יורדת מהדוכן. זה לא כבקשתך.

בבקשה, במקומך. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם.

אין שר במליאה.

בבקשה, במקומותיכם.

בעד ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

נוכחת איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד מאזן

אינו נוכח צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל,

אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד

חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי,

נא לא להפריע. אנחנו לא מפריעים באמצע ההצבעה. בבקשה, גברתי. חברי הכנסת, נא להצביע. חברי הכנסת, נא

אינני, אדוני, אתה נוכח כאן, אתה צריך להגיד. אינו נוכח, אינו נוכח. (קוראת בשמות חברי

בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי,

נגד עאידה תומא סלימאן, בעד נא לקרוא בשמות חברי הכנסת

גבי לסקי, גבי לסקי, מה עמדתך? חברת הכנסת לסקי, חברת הכנסת לסקי.

חברת הכנסת לסקי?

ירדנה, אינה נוכחת.

בושה, חבר הכנסת

חבר הכנסת ארבל, די, אי-אפשר לקיים את ההצבעה ככה.

וכשאני צועקת, את לא שמת

בושה וחרפה, אתה מוציא את הדיון במליאה להפסקה? בושה וחרפה. מה קרה, השרים לא הגיעו, השאירו הכול לנורבגים,

דוד וגילה, דוד,

כתבת שאת מבקשת, ואני לא מאשר

לא לקחתי לך זמן דיבור, את ירדת מהדוכן. ירדת מהדוכן מבחירתך. את יכולה להתרחק מהדוכן.

שלום לחבריי חברי הכנסת, אני אבקש לנמק את החשיבות של חוק-יסוד: ההגירה. אני רוצה להקריא מתוך מצע מפלגת ימינה את מצע המפלגה בנושא

ידי בג"ץ כמה פעמים. לשם כך דרוש היה לחוקק חוק-יסוד,

שכאמור התחייבנו לקדם בימינה. החוק נועד לממש ארבעה

לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

הייתה פה איזו דרמה קודם במליאה בשאלה אם לגיטימי או לא לגיטימי לגנוב הצעת חוק. אם לגיטימי או לא לגיטימי. עידית סילמן, יושבת-ראש הקואליציה, לקחה הצעת

אין לה זכות הצבעה, הלכה, נהייתה נורבגית, אבל לפחות הייתה עומדת, נותנת תמיכה מוסרית. בשבוע שעבר היא הייתה בדובאי, ברחה מרוב בושה. דחינו, השבוע, מצוין. אז עכשיו היא גם ברחה.

איפה אילת? זה חוק שלה.

אתה בדרך.

נעלמה המדיניות, אבל אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת אבו שחאדה, הייתה קריאת ביניים. מספיקה אחת. תודה רבה.

ממשלת ישראל לבג"ץ.

את כל האידיאולוגיה שלכם השארתם וזרקתם לפח. אני מצפה מכל חבר כנסת ציוני שנמצא פה בבניין להצביע בעד חוק-יסוד: ההגירה. אני מצפה לראות

אני אבדוק, אני אפנה אליך בכל פעם שיש לי ספק. אז בבקשה, תעמוד בכללי התקנון.

תודה.

אני מבטלת את כל הדיונים,

שר לא רוצה לעלות, שלוש דקות היושב-ראש לוחץ עליו לעלות.

אני בכנסת 20 שנה. כנראה הערכת הזמנים שלך, אדוני, לא ממש קשורה למציאות.

מצפון, אין ערכים, אין מוסר, אין ערך למילה, לאמת, אז אין תקנון ולא צריך להיות שר. ומי שמנהל ישיבה יכול להיות הכי לא ממלכתי בעולם ופעמיים כבר לגנוב הצבעות כשאין לו רוב במליאה ולהשתמש בסמכות שלו כדי לטרפד את הדמוקרטיה,

ולא ידע על מי אפשר לסמוך ועל מי אי-אפשר לסמוך.

מעניינת מדינת ישראל היהודית ואת מי מעניינים הכיסא והשררה, ומכר את המדינה לאויבים, לתומכי טרור אנטי-ציוניים, שרוצים לבטל את הרוב היהודי של המדינה, את האופי היהודי של המדינה, את הזהות היהודית של

זה מפריע למזכירת הכנסת, ואתה בקריאה השנייה. חבר הכנסת קריב, לא להפריע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ענבר בזק, נגד חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד

בעד מדינה ציונית יהודית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריה מכלוף דרעי, אינו משתתף בהצבעה צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, נגד

תתביישי לך, עוכרת ישראל. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה

(קוראת בשמות חברי הכנסת) מירי מרים רגב,

נגד שמחה רוטמן,

נגד מוסי רז,

רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

שרן, כמה איחודי משפחות אלקין הבטיח לעבאס?

כמה איחודי משפחות הבטחתם לעבאס כשסגרתם את החוק הזה?

אם כך,

להלן תוצאות ההצבעה: בעד,

חבר הכנסת שמחה רוטמן הבין שהם עשו טעות לפני חודש כשהם חברו לליכוד ולרשימה המשותפת והפילו את חוק האזרחות נגד האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל.

הכנסת אמסלם, על האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל.

חבר הכנסת

שמענו אותך. לך עם מוסי למוקטעה. חבר הכנסת אמסלם, די. על מה אתה מסמן לך וי היום,

בעד הקנביס ונגד

קח מטוס לדובאי, עזוב אותך.

לדובאי, סע, סע,

עזוב, פטפטן, אל תיכנסי איתם למשא ומתן, אין שם על מי לסמוך.

לפני הקמת הממשלה הזאת הם שיקרו בשאלה אם יש או אין ממשלת ימין. הם פשוט שיקרו,

חבר הכנסת בוסו, מספיק, אי-אפשר. וחיכיתי, כששיקרו ואמרו שיש שני עריקים. מי

שמענו על הדאגות שלך. אתה בושה וכלימה, בושה וכלימה. יושב-ראש ועדה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, טוב, גם הוא ברח, אני

מכוח החלטת ממשלה, באישור הכנסת, שמי שמגיע משם לא יקבל מעמד בישראל. קרי, באותו מנגנון שקיים בחוק האזרחות. סעיף 6(ב): "הממשלה רשאית באישור הכנסת לקבוע

חוק האזרחות לחצי שנה, וגרמת למנסור עבאס להצביע בעדו כי הבטחת לו אלפי אישורים,

ואנחנו איתך. אין בעיה, הכול נשכח ונסלח, כל מה

לסיים. ימינה היום הצביעה בעד זכות שיבה לפלסטינים יחד עם סמי אבו שחאדה ואוסאמה סעדי. זו האמת, שיפסיקו למכור לנו לוקשים. תודה רבה. תודה רבה,

הישראלית באמצעות הגדרה מחדש של יחסי הכוחות בין הרשויות ויצירת איזונים ובלמים במערכת אכיפת

פרשנותם לחוקי-היסוד, הפרדת הרשויות ועמדתם בנוגע לצורך שבאיזון הראוי בין ערכים. נבצע זאת" השר אלקין, תקווה חדשה, "באמצעות שימוע פומבי שיתקיים בפני הוועדה לבחירת שופטים, אשר יהיה שקוף לציבור". אז זה כל הסיפור,

יש הרבה אנשים, אני

אתה חושב,

זה במצע של תקווה חדשה. כל החברים שלך, בבית משפט, אין שום סיבה להתנגד להליך ראוי, דמוקרטי, שמופיע,

אתה לא יודע מה כתוב שם, אפילו.

תאמין לי שאני יודע, וגם קראתי

אלקין. בבקשה, אדוני.

עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, יושבת-ראש הקואליציה, שאני צריך

אני לא שומע את עצמי. זאב, זה עוד נחשב שקט פה. זה בסדר, אני נהנה. אם אתה לא שומע את עצמך, אז לא היית בקרקס לפני זה. היו הלוליינים, יש סוגי קרקס שאני מעדיף לצפות בהם

ניסיתי לעשות את זה,

הרי אנחנו מדברים על מצע מול מצע, רק לפני רגע.

הכול יהיה בסדר. בוא נלמד.

מצד שני, אתם מפלגה, הפרה את המצע, ואנחנו לא. אחרי העיון הזה בסוגיה של המפלגות שיש להן מצע ואין להן מצע, נעבור עכשיו לסוגיה שלפנינו: הצעת החוק

רק שים לב לזמנים.

אבל אני חייב לשכנע את יושבת-ראש הקואליציה.

דאז, בנימין נתניהו. הוא אמר: זאב ויריב,

אל תעשו מלחמה עם העליונים, מה אנחנו צריכים את זה? אל תיגעו בנושאים האלה,

ובסוף השתכנעת ממנו. הינה,

לא לצאת נגד הצעת החוק אלא לתת זמן לדיון הזה, והחליטה לדחות את ההכרעה לגבי הצעת החוק בארבעה חודשים. לכן, אם מה שמעניין את חבר הכנסת קיש זה באמת רפורמה משמעותית בסוגיה הזאת,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, ועמידה בדיוק בזמנים. בבקשה, חבר הכנסת קיש יגיב לדברי השר, ולאחר מכן נעבור להצבעה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך.

זו לא הייתה תשובה, אלו היו כל מיני אמירות סרק, השר, אני מתנצל.

לא מצע,

על מי אתם עובדים? אתם לא עוברים אחוז חסימה. תעשו משהו לאג'נדה שלכם. אתם לא תקווה חדשה, אתם תקווה חלשה.

שמענו שם את מר בנט אומר:

חבר הכנסת גפני, לא הבנתי כל כך למה הוא מתכוון.

ראש ממשלה שמאלני. אמירה אנטישמית, זו אמירה אנטישמית. בן אדם שבקושי עבר את האחוז ורימה את כל הציבור וסחט את השמאל, למה הוא מתכוון, שכל קול שלכם ייחשב לחצי

מר ליברמן, הפטריוט הגדול, עלה לכאן, ואיך אמר? מילה שלי זו מילה.

מילה זו מילה. אז בואו נתחיל, איך אמר ליברמן, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת מנסור עבאס?

למה לא? תסביר לי למה לא? אתה יודע, הוא סגן הרמטכ"ל וגיבור ישראל.

יוסי, אנחנו מתביישים בבן אדם כזה. הוא סגן הרמטכ"ל וגיבור ישראל. ליברמן גם אמר, רק שנייה. סגן

רק ווליד טאהא ומנסור עבאס, לשבת איתם ולראות איך פותרים את הבעיות.

אחלה ממשלה. ממשלה טובה.

היות שהיום אנחנו עוסקים במה שנקרא העתקות,

סילמן העתיקה את החוק של חברת הכנסת מיכל, ואתה העתקת את של ליברמן.

אני לקחתי רק את של ליברמן והבאתי אותה לכנסת. מר ליברמן, אותו

אני מציע לכולם לא לגלגל עיניים כשהם אומרים שזאת "הצעת חוק פוליטית והיא נועדה לשרת צרכים פוליטיים, אני מציע שתתבוננו טוב בראי ותשאלו את עצמכם אם הייתם

היושב-ראש,

ואני אשמח אם נתחיל מהתחלה את הזמן. ממש לא. אני מדבר אליך.

אתה אמור להיות קשוב, לא לדבר עם מישהו אחר תוך

ובעיני רוחך ראית את עצמך יושב כאן במליאה וקורא לחברי הקואליציה שלך להצביע נגד החוק הזה. אתה וגם ליברמן, שעמד כאן ואמר דברים דומים, אמר: אם תעבור הצעת החוק, המחבלים ידעו כי עונשם יהיה מיידי וסופי ולא תהיה להם תקווה

אפשר לתת,

תשובה עניינית להצעה עניינית. אבל כשהקשבתי לך, ועוד יותר

הצעת החוק הזאת לא נפלה בדיון בוועדת השרים, בדיוק, אגב, בדומה להצעת החוק הקודמת, כי לא שיניתי את עמדתי בגלל המעבר מפה לשם או מהכיסא הזה לכיסא הזה. אבל דווקא חבר הכנסת אמסלם פה הודה בפה מלא,

זוכר למה הוא לא רצה להביא את הצעת החוק

קואליציה, וישראל ביתנו לחצו אותו. ואם משום מה הזיכרון שלו בגד בו והוא לא זוכר למה זה קרה, אז אני

והערה אחרונה, ובזה אני מסיים, אדוני

דיבר כאן חבר הכנסת אמסלם על הסניף של האחים המוסלמים, ומה לא? ואני שאלתי את עצמי, חבר הכנסת מנסור

זה התפקיד שלו. במקום שינציח אולמות על שמם של גדולי הציונות,

עושה. תראו איזו מטמורפוזה הבן אדם

קצת באיזה יישוב, אולם ספורט על שם אלחרומי או על שם מנסור עבאס והחברים שלו, התנועה האסלאמית. אתה יודע בדיוק את מה הוא מייצג, אבל אותך זה לא מעניין. אתה חצית את הקווים, אתה כבר נמצא, הרסת את הגשרים,

בבריחה מהכלא? לתת להם שם תפנוקים, ממתקים, לימודים.

אתה עמדת כאן ואמרת שאתה תיאבק שההצעה הזו

יוליה מלינובסקי,

יוליה, יוליה, את

החרדים למושא השנאה שלכם. חיפשתם מגזר שאפשר לשנוא אותו ולקבל ליטוף בתקשורת.

שאתם גורמים לאובדן יכולת ההרתעה של מדינת ישראל.

לבג"ץ לא להרוס בתי מחבלים ואתם לא מוכנים להעלות את רף הענישה כלפי טרוריסטים ששחטו ילדים,

הם לא מעניינים אתכם. תתביישו. תודה רבה.

שלא הצביעו.

ניר אורבך,

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב

נוכח גלעד קריב, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

אינה נוכחת אם כן,

להלן תוצאות ההצבעה: בעד,

הצעת חוק העונשין (תיקון,

של חבר הכנסת שלמה קרעי.

חברי הכנסת, מי בעד? מי

לא רק שהממשלה הזו בלמה את המגמה הזו,

הממשלה שלנו, אני הייתי יושב-ראש ועדת משנה לכוח אדם

השאלה שעומדת בבסיס התפיסה הזו היא למי המילה האחרונה,

בדמוקרטיה, או האם לגורם בלתי נבחר מהמערכת המשפטית, בין אם זה היועץ המשפטי של המשרד, בין אם זה היועץ המשפטי לממשלה ובין אם זה בית

כן,

היועמ"שים עמדו על הרגליים האחוריות, אילת שקד, שהייתה אמורה לתמוך,

ולבסוף הביאה את

חוק טובה, אבל אפילו נתניהו לא רוצה בה, נתניהו לא רוצה בהצעת החוק הזאת.

כשאני הגשתי את הצעת החוק הזאת מהאופוזיציה,

את כל ראשי סיעות האופוזיציה, ולמיטב

למשרד ממשלתי, והוא עומד בפני צומת, נא לפזר את ההתקהלות של חברי הליכוד.

בבקשה, צאו לפרסה, ציונה מחכה

כדי שמנדלבליט יוכל לומר, הפגנות בבלפור מותר, אבל הפגנות מול גנץ ובנט אסור? בשביל זה אתם רוצים יועץ משפטי?

מי היועץ המשפטי שעושה את דברו של השר. היועץ

תודה, נא לסיים. ויועצים משפטיים לא ייתנו לשר לממש את המדיניות שלו. הצעת החוק הזאת ממליצה לתת לשר למנות יועץ משפטי, שיהיה משרת אמון.

בדמוקרטיה, לתת לעם לקבוע ולא לתת לקומץ אנשים שלא נבחרו על ידי אף אחד. תודה רבה.

ניסיתי לשכנע אותו לתמוך בכל זאת, זה לא עובד.

, הדבר שבלט מאוד ושמתי אליו לב זאת העובדה הזאת. אני חייב להגיד,

חל שינוי מאוד דרמטי בעמדות של יושב-ראש הליכוד ברגע

משמעותי בתחום הזה, או לפחות הראשון, לא בטוח שהכי משמעותי, אבל הראשון בתחום הזה, שנעשה עוד לפני ההצעה של השרה דאז והשרה

הרבה זמן ואפשר לשווק אותה, לא. אדוני טועה. אני מציע לאדוני ללמוד את העובדות.

אלא יש

וחבל. לגבי קריית גת מערב, זאת תוכנית קיימת מאושרת שאפשר לשווק אותה באופן מיידי, 10,000 יחידות דיור. היא מיועדת לכלל הציבורים במדינת ישראל, כולל לציבור

לא קדנציה אחת, כמעט שתי קדנציות מלאות של הממשלה. מפה לשם ומשם לפה ואחרי הרבה מאבקים הצליחו

ואז כשהגיעה הצעת החוק הזאת לשלבים הסופיים של הקידום שלה עלתה שאלה מעניינת: האם

אבל כנראה מה שרואים מהכיסא של ראש ממשלה כשמדברים עם יועצים משפטיים, וחושבים שאסור אפילו להגביל אותם בשבע שנים אם הם כבר מכהנים, רואים דבר אחר מהכיסא של יושב-ראש האופוזיציה.

דין וחשבון מה אתם עושים ומה אתם לא עושים, על מה אתם מצביעים בעד ועל מה אתם מצביעים נגד. אמרת את זה לא בהקשר של הצעת החוק הזאת, למה? כי בהצעת החוק הזו הוא תומך, הוא חתום עליה,

, בראשותו של בנימין נתניהו, כדי לשנות זאת.

תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, מעוניין להשיב?

בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה,

מה מוסר ההשכל שלנו? שגם אדם חכם וגם אחד גדול ככל שיהיה, אי-אפשר לתת בידיים שלו את הכוח להחליט כרצונו ולקבוע,

זה מה שעשיתם עם

בעד הצביעו 33, כולל חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שאין לה עמדת הצבעה, נגד, 42, אין נמנעים. הצעת החוק לא עברה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות המדינה,

לפני כמה חודשים נחשפתי להצעת חוק שהוגשה על ידי מי שכיהנה כחברת כנסת והיום היא השרה תמר זנדברג. היא דיברה בהצעת החוק שלה על סל

"כל ישראל ערבים זה בזה". משמעותו המקורית היא שכל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו. בעת החדשה רווח הביטוי במשמעות שונה, שלפיה כל אדם אחראי על שלומו ורווחתו של

ממוסדת כלל.

כל תמיכה או סיוע ייעודי כלשהו לחוזרים בתשובה מצד המדינה. בנוסף, אין בחוק

דבר שפוגע, הייתי אומר, בציפור נפשו של הציבור החרדי, בהיעדר פתרונות דיור אחרים. השר אלקין ניסה לומר כך, ושמענו את הרב ליצמן אומר לו

אני מזכיר לשר אלקין את ההתלבטויות ואת התחינות שלו אלינו, שנסכים עליו כמועמד, ולא

ואני אומר

אדוני היושב-ראש,

הצעת החוק שהגשתי, ומונחת לפניכם כאן, באה למעשה לתקן אפליה מתמשכת לאורך שנים. גולת הכותרת של החוק היא

עכשיו ממש בפרשת לך לך, פרשיות שהמציאו למעשה את אברהם אבינו, החוזר בתשובה הראשון שגילה את בוראו

שלהם, כל העולם היה קופץ עליו. קודם אמר פה חבר הכנסת סמוטריץ' נגד הערבים, ואני רואה עכשיו שכל העיתונאים קופצים עליו. לא שמענו

עולה חדש בתחילת שהותו בישראל. הסיוע אמור לתת עזרה לעולה בתקופת התאקלמותו הראשונה בישראל. סל הקליטה מוענק על ידי משרד העלייה והקליטה אך

אולי עשית טעות שהסתמכת על הצעת החוק הקודמת, כי גם אז הם התנגדו. מה?

יקיים הסכם עם מנסור עבאס,

תכף נדבר על, הקבורה.

עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני השר, שמענו את התשובה שלך, המאוד-מאוד-מאוד מנומקת. לצערי, וגם לא רק לצערי, לא הייתה שום ציפייה מממשלה ומחברי כנסת שהצטרפו

נמשיך להיות כאן, ונמשיך רק כך להצליח ולומר את האמת בפנים לכולם. תודה רבה.

להצבעה על ההצעה הראשונה, הצעת חוק סל הקליטה, של חבר הכנסת פרוש. ההצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק סל הקליטה (תיקון,

כבוד לכנסת הזו. הצעת החוק באה לבקש ממדינת ישראל להכיר בכל יהודי אתיופיה שעלו לארץ ישראל דרך סודאן, אז אדמת אויב.

הצעת החוק שלי, אני מגיש אותה בשם כל ביתא ישראל

אתיופיה הייתה המדינה הראשונה שקיבלה את דת הנצרות. אז עם ישראל היושב באתיופיה נחצה לשניים, כאלה שקיבלו את הנצרות וכאלה שהתנגדו לנצרות והמשיכו לשמור על דתם,

כששמע על המצוקה של היהודים ראש הממשלה דאז מנחם בגין ז"ל, הוא אמר לראש המוסד דאז יצחק חופי, ב-1977 הוא קרא לראש המוסד והצהיר ואמר לו את המשפט

שרת הקליטה הטילה וטו רק בגלל שהצעת החוק הזאת הגיעה מסיעת הליכוד,

אני רוצה להודות לשרים שביקשו לאשר את הצעת החוק, ואני רוצה להודות גם לחבר הכנסת ניר אורבך, שעזר לי בחוק ומסייע לי. אני מאמין שהחוק הזה לא אמור להיות חוק

אבל ההכרה, ההכרה בנספים, ההכרה בסבלם והבאתם לארץ ישראל,

עשו, זה המעט שמדינת ישראל יכולה לעשות.

מקווה מאוד שבהמשך נוכל להעביר את

אין לי שום

אני אתחיל מההתחלה. האוקטבות של השר לביטחון פנים הן לא גבוהות, אתן יודעות, אז נא לא להפריע. הצעת החוק מבקשת להשוות את תנאיהם של פעילי עלייה אשר הוצאו להורג והומתו במדינה זרה, "הרוגי

על אף טענתו של המציע כי ועדת השרים החליטה להתנגד להצעה, לא זה המצב. הוחלט לאפשר למציע לבוא בדין ודברים עם הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, ובהם שרת

אני מסכים לדחייה, ואני אשמח להגיד מילה.

אז תודה רבה.

ולכן לא תהיה עכשיו הצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה

לא יודעים שאתיופיה בהחלט הייתה תחת שלטון ביתא ישראל, וירושלים השנייה הייתה שם, וזאת ההזדמנות גם לחשוף את זה לכולם. בהזדמנות הזאת אני מבקש מכל האנשים שנוגעים בהצעת החוק הזאת:

ואני רוצה שיתוף פעולה מלא של כולם. זה כבוד לנו ולכל הבית הזה. תודה רבה.

לא תהיה הצבעה על הצעת

אלה היו פעם מושחתים, ההם שם, לא נסעו.

לא נעים לספר לך, כתבתי מכתב למנכ"ל משרד החוץ. שאלתי אותו כמה עלתה

רואה בעיתון, לא מזמן, שהחבר שלך לשעבר,

השר שעדיין מחפש את התיק של עצמו,

אולי ייתנו לו

שם אין שרים בלי תיק, הגיע, יש לי

אין מנדלבלופים, אין כלום, הכול הפקר, הכול משוחרר והנהרות זורמים.

מאיפה הוא לקח? לקח את התקציב של ימי העיון של העובדים שאולי ילכו לאיזה חצי יום וייתנו להם קפה

בצה"ל באופן מעשי, סיים 12 שנות לימוד ונהיה לי מלך העולם,

דרך אגב,

חצופים. יש לך

וממילא התרופה 50,000 שקלים,

הוא אומר: לא,

אתה קנית שעון רולקס, אתה גם תשלם 7% מע"מ. 17%. 17% מע"מ. אני אומר, אפילו בסדום לא היה דבר

נגד, הופתעתי לשמוע אותך מדבר שמונה דקות על הנסיעות של השרים ונוגע רק בשתי דקות בהצעת החוק שלך. תודה רבה.

חבר הכנסת אזולאי,

אותך. תודה.

עזרתי להרבה אנשים שהיו צריכים תרופות.

ואני אשאל

אני מקווה שתישאר הרבה זמן באופוזיציה ותצעק הרבה זמן משם.

בהכרח,

בשביל לשמור על עקרון השוויון במדינת ישראל, אתה לא יכול להוריד מע"מ על דבר ולהשאיר

עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני השר חמד עמאר, אני רוצה להשיב לך. תראה, אני הייתי משוכנע שדבר כזה לא צריך לפרט. אין שום

אתם לא נורמלים.

שיבוא ליברמן ושהוא יענה. אתה לא השאוויש.

תשובה אמיתית. ואני אומר לכם, רבותיי, זה יכול לקרות לכל אחד פה. אני מצפה ומקווה מאוד ומתפלל שלא, אבל מי שעומד בניסיון הזה לא מאמין מה קורה,

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס במכירת תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות),

לא מביא לנו תשובות ענייניות לחוקים. 12 שנה, 12 שנה, זאת התשובה הקבועה. לחוק הזה הוא בכלל לא היה צריך לא עשר דקות,

אין מה להסביר פה. איך אפשר להתנגד לחוק כזה? אני עליתי לפה כי השר עמאר אמר לי: מה אתה עשית בשביל בתי החולים בפריפריה?

מנהל בית החולים אמר לי שהם בונים מרכז לשיקום, שאין לנו בכל הצפון, והם נתקעו בחוסר תקציב של 60 מיליון שקל ובגלל זה הם

הקמתי את הוועדה. מי שעזר לי להקים את ועדת המשנה היה חבר הכנסת גפני ועדת המשנה לוועדת הכספים.

הכפלתי את סל התרופות מ-300 מיליון ל-500 מיליון. אני, אצל משה כחלון, אני חייב להגיד, בשיתוף פעולה,

עכשיו יותר טוב?

אני הכפלתי את סל התרופות מ-300 מיליון שקל אצל שר האוצר

שרק פוליטיקה קטנה של ליברמן הביאה אותו לכך. בעיניי,

ללא אפליה וללא הבדל. אסור לערב את הילדים היקרים במאבקים פוליטיים. זה רע וזה עוול חברתי מסוכן. כדי למנוע החלטה זאת, מוצע לעגן

יאיר,

חברים, אני מבטיח תשובה ראויה. מבטיח תשובה ראויה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אציין תחילה

בכובד ראש.

ואני חייב לומר לך שטרם, טרם גיבשתי עמדתי בנושא החשוב הזה. המאוד-חשוב.

שינוי זה הינו שינוי מתבקש לאור תפיסתנו כי האחריות על הטיפול וחינוך הילדים הינה של בני הזוג ולא רק של האם. הטמעת שינויים אלה במבחני התמיכה

סוגרים את תריסי המתכת, לוקחים את הספר ועולים לישיבה, מחפשים את שותפם לישיבה, יושבים יחדיו ולומדים.

זו הייתה חוויה מרגשת, מבחינתי, מה

ולכן אני ממליץ בחום שאנחנו נשב יחדיו, אולי בימים שבהם המתיחויות בין קואליציה לאופוזיציה ישוככו באופן ניכר, ויחדיו נשב על מנת להבריא את החברה

שם אברך במצוקה, ואתה ראית את המצוקה,

אני מאמין לך שאתה ראית את זה, ואשתו יוצאת לעבוד, והיא עובדת 24 שעות שבועיות כפי שהרב ליצמן קבע בחוק

בעד הצעת החוק הצביעו 14, ונגדה, 19. חבר הכנסת אשר, מה?

היה אפס או היה בזמן? היה אחד, חצי כזה.

לפרוטוקול: חבר הכנסת יעקב אשר

החוק הזו עברה בקריאה טרומית ב-2017. היא עברה בקריאה טרומית, כי כולם הבינו את החשיבות של הגנה על נשים נפגעות אלימות,

החוק הייתה הופכת להיות חוק והיה אפשר לשים את האזיקון האלקטרוני על בן הזוג ואצל וופא,

לפחות היא הייתה יודעת שהוא עלול לפגוע בה ולפחות

אבל חס וחלילה שהנשים במדינת ישראל יקבלו את ההגנה הזו.

יצאה המשטרה בהודעה שנחטפה אישה שוהה במקלט. החטיפה קרתה מחוץ למקלט, וזה היה חשוב להדגיש את

להן את האפשרות לעשות את זה, אבל אם אישה נמצאת בסכנה אמיתית והיא צריכה לצאת, אתם יודעים, אני ראיתי נשים במקלטים שכורעות ללדת, וכשהיא נמצאת בבית חולים אף אחד לא מגן

ההבטחה הזו שהנשים יהיו מוגנות, שיקבלו את האזיקונים האלה ושנוכל סוף-סוף להגיד לנשים: יש לך שתי אפשרויות אם את בסכנה,

וזה יפריע לחיים השוטפים שלך,

או, תהיי עם אזיקון. שאת תהיי עם האזיקון האלקטרוני, הוא יהיה עם

עד חמש דקות לרשותך. מתקנים אותי. תודה רבה.

היושב-ראש,

אני לא חושב שיש אזרח בישראל שלא יצא לו להיתקל בתופעה הזאת של אנשים שנמצאים במשמרת מעל 20 שעות ואמורים לתת לך שירות רפואי. אתה

אדוני שר הבריאות, אני חייב לומר שאני מתפלא, אני לא תוקף אבל אני באמת מתפלא, כי פורסם שהגיעו כבר המתמחים שהתפטרו, 2,500 מתמחים הגיעו

אני מוכן לקבל שייתנו יתרון לפריפריה,

שרואים, שמעכשיו במדורג, בשלוש-ארבע-חמש השנים הקרובות, חוזרים למתווה כפי שהצגתם, כפי שהציגו משרד הכלכלה, משרד

מומחים כאלה ואחרים,

את המשמעות הפיננסית של כל סעיף וסעיף ואת היכולת של בתי החולים במעמסה האדירה, במיוחד בתקופת הקורונה. אני חושב שמכאן באה הזעקה, שצריכים להתייחס אליה בצורה קצת

להבנה, כי בסוף כולנו,

נאלצים להיות בידיים שלהם, וזה דבר שנוגע בכלל האוכלוסייה,

לא לחילונים ולא לערבים. כלל האוכלוסייה, לצערנו, נצרכת לאותם אנשים, אותם אנשים

בעשרה בתי חולים בישראל: סורוקה בבאר שבע,

שלושה בתי חולים בנצרת, בתי חולים שגם ככה מתקשים לגייס

אין לי כוונה לעצור שם. מה המתווה? זה המתווה.

נתת שני תאריכים, מרץ ועוד ארבע שנים.

ממספר אחיות לנפש בהשוואה למדינות ה-OECD.

כבר בשבוע הזה התחילו ללמוד עוד 450 סטודנטיות וסטודנטים לסיעוד, אחים ואחיות. עוד 450 כבר השבוע. וכנ"ל יש גם בעיה בכוח עזר, במאבטחים, בכל השרשרת הזאת.

ודאי. הסטודנטים שמתחילים

אני מייד אתחיל באיזשהו סגמנט ארצי, נגיד ניקח מחלקה מסוימת ונעשה אותה מייד על ההתחלה ארצי,

שההתמחות אצלם היא הרבה יותר אטרקטיבית מבחינת המתמחים, וגם ככה

את ההתמחות בבתי חולים בפריפריה. יש בתי חולים מצוינים, והאזרחים שם הם בדיוק כמו האזרחים במרכז, ומגיע

הנושא הזה של

דיור

אולי כאן ההזדמנות גם,

אני רוצה לומר שכאחד שבאמת בנה עשרות אלפי יחידות דיור בעיר בית שמש, וגם כיתות לימוד בבתי

את הטיפול בכל נושא הבטיחות, הרפואה תעסוקתית,

ואני רוצה לומר לך, חבר הכנסת אבוטבול, שהנושא המרכזי שבו אני מטפל בימים אלה זה נושא תאונות הבנייה. הטיפול בנושא הזה, או היקף הבעיה,

קנסות? חלק מזה זה גם קנסות, וקנסות כבדים.

כשאני מסתכל על כל הפעילות, יש פעילות. זה הוריד את כל העניין,

מרמה של מלמעלה מ-14 הרוגים ל-100,000 לרמה של 11.2 הרוגים

לרכז מאמצים מתוך מינהל הבטיחות ומתוך המוסד לבטיחות ולגהות כדי לעשות פעילות מתואמת,

היום נפגשו ראש המוסד וראש המינהל יחדיו עם הצוותים על מנת לגבש תפיסה

אנחנו הולכים להכניס לארץ בחודשים הקרובים פיגומים חדשים, בטוחים יותר,

שתואמים את הסטנדרט הגבוה ביותר בעולם. תקינה,

אם לסכם את הדברים, אני אומר שמניסיוני בצבא ההגנה לישראל בנושא טיפול בתאונות אימונים, הייתה לנו סיסמה שאמרה "לגעת באפס". נכון, אנחנו מכירים את החיים ואנחנו אנשים בוגרים,

בעד. ההצעה לסדר-היום בנושא: שוב פועלים נפגעו בתאונות העבודה, עוברת להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה,

תודה לחבר כנסת משה

הכותל לא מרשים להן, סליחה, משהו דחוף. סליחה, היושב-ראש. הצבעתי פה במקום פה, אז אני מבקש שזה יתוקן. שנייה. סגנית המזכירה, על מנת שלא יהיו אי-הבנות, בטעות הוא הצביע מהמקום ליד מקומו. בסדר, אתה לא תעבור

כל דבר, אתה רוצה לחזור לתקופה העות'מאנית? רק בנושא הזה. אין שום צורך להשתמש באלימות הזאת. זה מרחיק מאיתנו את יהדות העולם.

איך שהוא

אני אשמח אם תשמע מה שיש לי לומר. אני אענה על ראשון, ראשון ועל אחרון,

כחבר דירקטוריון של הקרן למורשת הכותל לפני כ-20 שנה, אני מכיר את מצבו של הכותל

אנו נוהגים ברחבת הכותל, יש חוק שמי שממונה על הכותל זה רב הכותל, הוא קובע את התקנות, והתקנות מאושרות על ידי היועצים המשפטיים. עכשיו, בבקשה, יש לכם ממשלה שיכולה להעביר כל חוק, יכולה לקבוע שיום השבת הוא לא שבת, יכולה לקבוע שהשמש תשקע יותר מוקדם או יותר מאוחר, כל

לנאומים, אבל אני מבקש, אדוני היושב-ראש, במקרה הנוכחי להביא את המסמכים של הנושא הזה. אני מחזיק כאן מכתב של משרד המשפטים שמיועד לרב הכותל,

יש כאלה שרוצים לפגוע בקדושת המקום ורוצים

ואתה רואה כתבות

רבינוביץ' עושה את זה, עם אנשים דתיים ועם אנשים שאינם דתיים, למה צריך להפריע? עם אנשים שאינם דתיים, עם אנשים שנמצאים במקום הזה. פתאום אתה רואה כתבות: צריך לקצוב

ומחובר אליו בכל נימי נפשו. כך הם מנסים להשתיק גם את הרב רבינוביץ', שעומד איתן כנגד כל הניסיונות לחלק את הכותל ולקרוע לנו את הלב. בעזרת השם לא יקום ולא יהיה.

שלו למען הלגיטימיות שהוא מבקש להשיג, תוך שהוא מחולל פרובוקציה, מחלל קדושת ספר תורה ורומס את כבודן של המתפללות בעזרת הנשים, בוודאי שהוא איננו זרם

הכנסת, זה לא הגיוני. הכותל המערבי, המקום הקדוש ביהדות, הפך לזירה מסוכנת יותר מסיורים חמושים בלב שטחי A ביהודה ושומרון.

אני מבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדה לשירותי דת יהודיים. יש לבדוק את אופן התנהלות הגופים המנהלים את האתר, אולי האתר החשוב ביותר במדינת

רב הכותל הוא עובד מדינה ונמנה עם הסגל הבכיר שבה. אשר על כן, הוא כפוף לנציבות שירות המדינה, ולכן הכתובת לטיפול ובירור התלונות בעניינו היא נציבות שירות המדינה.

יש נשות הפרובוקציה, נשות השנאה, זה מה שיש. אין נשות הכותל, תכניסו את זה טוב טוב לראש. נשות הפרובוקציה.

שאמר בריאיון שמבחינתו היו בונים את

עכשיו, הבן אדם שמנווט בצורה נבונה ונכונה ביותר את הכותל כבר שנים רבות, עשרות בשנים, הרב רבינוביץ',

מגיע מישהו ומשתמש

זה לא יפה, זה לא נאה. חבורת צבועים, חבורת דו-פרצופיים. מה שחשוב לכם זה לפגוע,

זה להתסיס, זה לעורר מדנים.

למה במליאה?

כשיש מחלוקת זה הולך למליאה. דיון במליאה. הממשלה מציעה להעביר את

הם לא רלוונטיים, תעבירו את זה למליאה.

חברי הכנסת, אנחנו נצביע קודם על הכללה, בעצם המשך דיון במליאה, ואחר כך, אם,

ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. אוקיי, עשרה חברי כנסת בעד, שניים מתנגדים. ההצעה לסדר-היום:

אמרתי: כשיוצאים כשאני מדבר, אתה גם אומר משהו?

אתה יודע את מנהגי בעניין.

אני שואל. אתה יודע את מנהגי. אני עכשיו מוסר את ההודעה האישית שלי.

בשנת 2013 ניתנה פסיקה ברורה של בתי משפט במדינת ישראל שקובעת שתפילתן של נשות הכותל, לרבות קריאה בתורה, חייבת להיחשב לחלק ממנהג המקום ברחבת

חשוב להזכיר עוד דבר אחד, את צביעותם של חברי הכנסת החרדים, וכאן אחזור על דבר שכבר אמרתי מעל הדוכן הזה,

אסיים: חבר הכנסת גפני וחבר הכנסת ליצמן וחבר הכנסת דרעי היו בסוד מתווה הכותל. חצי שעה לפני שממשלת נתניהו הצביעה על אישור מתווה הכותל קיבלתי

שקרן. לך מפה. אתה לא רצוי פה. אני לא שואל אותך. הוא לא ענה. הוא אמר שהוא יענה לי והוא לא ענה. תודה לחבר הכנסת גלעד קריב. תודה. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: בחינת הטענה כי

זה באמת מושמץ, מסכים איתך. להיות ליד בנט זה לא כבוד גדול, אני מסכים איתך. עופר, פה נרשמה הסכמה בינינו. אין דבק לממשלה הזאת, אז יש נושא אחד שיש עליו הסכמה: כל מקום שקשור

מישהו שרלטן שיכתוב סתם "כשר",

יראו "כשר", יאכלו, ולא יהיה פיקוח אמיתי על זה. למה זה ייקר את המחיה, בשונה ממה שכהנא אומר?

בואו

ההשתלמות של העובדים בבחריין. ואלה הם דבריו: אמרתם צהר, אמרתם המכון הישראלי לדמוקרטיה, אמרתם התנועה הרפורמית. התשובה

אני מציע ועדה, אם אפשר. לאיזה ועדה זה

עבר לוועדת הפנים. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: נפגעי האסון במירון טרם קיבלו פיצויים, חרף התחייבות

בונים דיסקינד, זיכרונו לברכה,

הרב ישראל אלנקווה, זיכרונו לברכה,

אשר

יודע שהחיים נעצרים. אנשים לא יכולים לצאת לעבוד. אנשים, שגרת היום שלהם נעצרת באותו יום. זה יום אחר, זה משפחה אחרת, זה אנשים אחרים. יש אנשים שאני מכיר באופן אישי שאיבדו

הם הולכים לרווחה השכונתית,

זה לא, משם אין פתרון. אין מי שיפתור את זה. כולם הולכים בסוף לעמותות ולגורמים שלא באמת יודעים לטפל בהם.

אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום,

אנחנו מתחילים עם חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת.

גדולה, שתתקן עוול של שנים ותאפשר נגישות של האתר הקדוש וההיסטורי. עבודות ההנגשה כוללות יצירת שביל עוקף למדרגות לכיוון

בבקשה, תציג את השאילתה. בכביש המוביל מהיישוב טנא עומרים למיתר עוברים מדי יום כ-13,000 פלסטינים בדרכם לעבוד

זה הציר היחיד שבו ניתן לנסוע, כביש דו-סטרי צר ללא קו הפרדה. הנסיעה בכביש מסוכנת ופקוקה. ברצוני לשאול: 1. האם במשרדך בוחנים פתרון תעבורתי חלופי? 2. אם כן, מה הפתרון? 3. מתי הצפי

מצד שני, זה מכביד על המעבר, שתוכנן למספר עוברים נמוך בהרבה מזה שעוברים כיום: המעבר תוכנן ל-3,000 עובדים ביום,

משרד הביטחון,

משקיע מיליוני שקלים לצורך התאמת המעבר

מיתר עומד בראש תוכנית העבודה של מינהלת רשות המעברים ומינהלת קשת צבעים. המינהלות יזרזו את תהליכי התכנון והביצוע של שדרוג וטיוב המעברים.

השר, אני מאוד מעריך אותך,

אני משתדל להיות יסודי, והגעתי למקום

אני איצמד לתשובה שקיבלתי, שהיא באמת התשובה הרשמית, אבל אני כבר אומר בתחילה, חבר הכנסת מעוז, מה שהתכוונתי לומר בסוף. אנחנו חיים בעידן

אנשים שיש להם אמונות אחרות,

תודה רבה, אדוני סגן השר. לא הייתי מקל ראש,

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, עופר,

אין בעיה.

196. בסדר. רצוני לשאול: 1. האם אי פעם

כללי הפיקוח,

הליכי קבלת רישיון וסנקציות בגין הפרתו, קבועים בחוק ובתקנות. במסגרת החוק האמור הוקם במשרד הביטחון אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני. נוסיף כי בהליכי הפיקוח לוקחים חלק גורמי

אנחנו לוקחים ברצינות את הטענות בפרסומים האחרונים על NSO, והנושא נמצא בבדיקה. עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון ערך השר ישיבה עם כלל הגורמים הרלוונטיים לצורך חידוד נהלים ווידוא שישראל אינה מוכרת למדינות נשק שעלול לשמש להפרת זכויות

חבר הכנסת עמיחי שיקלי,

חבר הכנסת עמיחי שיקלי, היו לו שלוש שאילתות.

אירוע ביטחוני במעבר מיתר. לגבי העניין של מעבר מיתר, בנוסף לנושא התעבורתי והעומס הכבד במקום,

לא קיבלו כל דוח קודם בדואר או ביד. בקשתם לערעור מסורבת בשל הזמן שעבר, אף שחובת ההוכחה שהם אכן קיבלו אותו בזמן היא על הרשות.

בעצם, איך מתמודדת משטרת ישראל בדיוק עם התופעה הזאת.

ב'

לא, לא, לא.

השאילתה היא פשוטה.

אני נותן לך תשובה על השאלה.

אצלם. שאלתי באופן פרטני, ואין טענה לאיום. הם לא מרגישים מאוימים, לפחות כפי שנסתברתי.

תודה, אדוני. אני

קודם כול, נפתחה חקירה, טרם נעצרו חשודים. לגבי השאלה השלישית מהו החשד, החשד הוא שההצתה בוצעה על רקע לאומני על סמך הראיות שיש שם. החקירה נמשכת.

אנחנו עוברים לחבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.

טרור כלפי תושבי שכונת שמעון הצדיק.

הרבה מקומות עם מתיחות גבוהה בכל מדינת ישראל, גם בירושלים, ותפקיד המשטרה הוא לשמור על הסדר,

תפקידנו, אני אומר באופן כללי, לייצר רגיעה ככל שניתן מעבר לדעות

היושב-ראש, כבוד סגן השר, עז א-דין מריח עצור כבר כחודש עקב המחאות נגד המלחמה בעזה. מאז מעצרו זכויותיו כעצור הופרו באופן בוטה. עז א-דין לא שוחרר, ומעצרו מוארך ללא סיבה מוצדקת. רצוני לשאול: 1. האם יש הנחיה לבקש הארכת מעצרו?

האלה,

במיעוט אכיפה, וככל

אביב.